בוקר טוב, אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה הראשונה מן המניין של ועדת הבריאות של הכנסת.

כ"ג באלול התשפ"א, 31 באוגוסט 2021. כפי שציינתי, ואמרתי גם בכינוס החגיגי של הוועדה שבו נבחרתי לעמוד בראשותה, הוועדה תהיה הבית של שירותי הבריאות

ושל אזרחי מדינת ישראל,